אנחנו עוברים לניכוי דמי

ניכוי דמי שכירות. לגבי הפרק של ניכוי דמי שכירות יש כמה

רשות המיסים, אני מבקשת התייחסות שלכם. מדובר בתיקון של